בוקר טוב, אני פותח בזאת את ישיבת ועדת החוקה. על סדר היום: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 14), התשפ"א-2020. אני מגיע מאוד חצוי לישיבה הזאת, ואני חושב שזה גם מה שאחרים מרגישים. פעם קניות זה היה מותרות, אבל אני חושב שיש תקופות, במיוחד אם אנחנו בתקופה ארוכה של אחרי סגר, ובמיוחד שגם החורף הגיע בלי לשאול אף אחד רשות, שבהן אנשים צריכים לקנות בגדים, להלביש את הילדים, לרכוש דברים שהם צריכים מעבר למוצרי מזון. אין ספק שזה טוב לאוכלוסייה, לאזרחים.

מבחינת ההיבט הכלכלי, כי מאחורי כל חנות שנפתחת יש משפחה שלמה שמתפרנסת. אנחנו מברכים מאוד על עצם ההחלטה לפתוח את הקניונים, לאחר שהוועדה הזאת דאגה ב-10 אצבעותיה לפתיחה של חנויות הרחוב וחנויות הביגים למיניהן הפונות לרחוב. עכשיו הממשלה נכנסה לאיזה שהוא פיילוט, שאני די חצוי לגביו. מצד אחד, אנחנו שמחים שהדבר הזה קורה, ומצד שני, זה לא קורה מספיק. מעבר לזה שזה לא קורה מספיק, אני לא בטוח עד כמה ההגדרות של ההגרלות והקריטריונים שנעשו פה הם נכונים, כמה הם משקפים, והאם זה שוויוני, אמיתי ונכון - או שלא. אני בא לדיון הזה פתוח, רק עם הרבה שאלות שאני מקווה שיהיו עליהן גם תשובות. קארין אלהרר,

תודה רבה, אדוני יושב הראש.

ולהרגיש בלי. כשהולכים לפשרות המפ"איניקיות,

אני מבינה שאדוני לא רוצה לכופף את ידה של הממשלה, אבל כל ההתנהלות - - לכופף כן, אבל לא לשבור את זה בסוף על חשבון

אם בריאות הציבור מחייבת מדד של כמה אנשים, אם בריאות הציבור מחייבת מניעת הידבקויות, צריך לאפשר מספר מתאים של אנשים, צריך לאפשר בקניונים

השימוש במפקחים. אני לא בעד זה ולא נגד זה, אני רק באה ואומרת, אם רוצים להיות ענייניים, בואו נהיה כאלה. אני סבורה שההתנהלות שהביאה לפתיחת הקניונים הייתה התנהלות חלמאית. איזו מן צורה זו דקה לפני היום העמוס בשנה להגיד,

ואז רואים תמונות בתקשורת של אלפי אנשים ואומרים, "אוי, אוי אוי". למה להגיע למצבים האלה? בואו נעשה את הדברים בצורה מסודרת. אני יכול רק להצטרף לקריאה שלך בעניין הזה. כולנו ראינו איך כל הצפיפות עברה מהחנות למסדרון, שזה לא הגיוני בעליל. אחת הסיבות לכך היא שאין מספיק פיזור. אם היו פותחים עוד מקומות, באופן טבעי אנשים היו מתחלקים בין המקומות. זה לא היה מביא עוד אנשים, זה היה פחות או יותר נותן את האפשרות לאזן. אני מבין שהם עושים עכשיו שינוי בהגדרות של המטר לבן אדם, כך שהמטר לבן אדם יהיה גם על כניסה לחנות וגם על כניסה למסדרון, מה שיווסת את התנועה הרבה יותר טוב, במיוחד בחנויות שהן גדולות. אם היום החנויות מוגבלות ל-10 אנשים, הן יוכלו להגיע ליותר אנשים, ל-20 או ל-30 אנשים, תלוי לפי גודל החנות, שזה עושה שכל והיגיון. ברגע שיש לך באזור שיש בו 30,40 חנויות גורם מפקח אחד, אז לא רק שהוא מפקח, יש לו גם זכות אכיפה. מה שגורמי האכיפה של המדינה לא יודעים לעשות, ואנחנו יודעים שהם לא יודעים לעשות, אותם מפקחים ידעו לעשות, כי הם בעלי הבתים באותם מקומות, כי האנשים נמצאים אצלם בשכירות בעסקה כזו או אחרת, כי הם יכולים לשלוט עליהם. אני חושב שיש פה הרבה מה לדון ומה לחשוב. אחד התנאים בפיילוט זה שהוא יהיה קטן וזריז, זאת אומרת לתקופה קצרה. אם זה מצליח, הוא חייב להפוך להיות רחב יותר וארוך טווח, כי אי אפשר לחיות מפיילוט לפיילוט. אי אפשר גם לשגע את האנשים - לסגור להם את הקניון, לפתוח להם את הקניון, לסגור את החנות, לפתוח את החנות. אי אפשר לשגע גם את האנשים עצמם שמתפרנסים מזה וגם את הלקוחות שצריכים להגיע. צריך לדרבן את הממשלה. זה מה שאני מנסה בעזרתך לעשות. צריך לדרבן אותם להביא תכנית ארוכת טווח. כמובן שנשאל את השאלה הזאת גם כן. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילתו והוראות נוספות) (תיקון מס' 14), התשפ"א-2020 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6,

ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה: בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 1, בהגדרה "ספורטאי תחרותי", בפסקה (1) ברישה המילים "קטין, ולעניין ספורטאי בענפי השחייה והמים גם ספורטאי בגיר" יימחקו. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בפסקה 6 האמור בה יסומן (א), במקום "מקום" יבוא "מקום סגור", ואחרי "ספורטאי מקצועי או ספורטאי תחרותי בלבד" יבוא "שהוא קטין, ולעניין ספורטאי בענפי השחייה והמים גם ספורטאי בגיר"; בסופה יבוא: "(ב) מקום המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת שחייה, המצוי בשטח פתוח, ואשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או ספורטאי תחרותי בלבד,". זאת איזו שהיא הרחבה של ההיתר להפעיל מקום לאימון של ספורטאי תחרותי, שזה היה עד היום רק לקטינים, חוץ מענף השחייה והספורט המוטורי. יש כאן הרחבה - שאת המקום שנמצא בשטח פתוח שמשמש לאימון אפשר להפעיל גם לספורטאי תחרותי בגיר, בתנאי שהוא עומד בהגדרה של ספורטאי תחרותי שהשתתף בתחרויות בשנתיים

תיקון תקנה 213. בתקנה 21 לתקנות העיקריות, במקום "ט"ז בכסלו התשפ"א (2 בדצמבר 2020)" יבוא "כ"ג בכסלו התשפ"א (9 בדצמבר 2020);. הוספת תקנות 274. אחרי תקנה 26 לתקנות העיקריות יבוא: עד 29 "הוראת שעה 27. (א) על אף האמור בתקנה 7, בתקופה שעד יום הפעלת קניוןכ' בכסלו התשפ"א (6 בדצמבר 2020), תותר הפעלת בתכנית15 קניונים והחנויות שבהם, בדרך של פתיחתם ניסיוניתלציבור, לפי הוראות אלה: לגבי קניונים שבבעלות שתי החברות הגדולות שישה קניונים שנבחרו בידי החברות האמורות ושיפורטו בתוספת הרביעית, לעניין תקנה משנה זו, "שתי החברות הגדולות" שתי החברות שבבעלותן נמצא המספר הרב ביותר של קניונים בישראל ביחס ליתר החברות שבבעלותן קניונים, לגבי קניונים שאינם בבעלות שתי החברות הגדולות ואשר בשטחם 20 חנויות לפחות תשעה קניונים שייבחרו בהגרלה שיבצעו משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האוצר מבין הקניונים שהביעו את רצונם להשתתף בהגרלה והתחייבו לקיים את הכללים הקבועים בתקנות אלה, הזמנה להגרלה כאמור ותקנון ההגרלה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה, שלושה מבין הקניונים שייבחרו כאמור יהיו באזור הכולל את מחוזות הצפון וחיפה, שלושה יהיו באזור הכולל את מחוזות תל אביב והמרכז ושלושה באזור הכולל את מחוזות ירושלים והדרום, המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה והמנהל הכללי של משרד האוצר יפרסמו בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד את שמות הקניונים שנבחרו לפי פסקה זו ואת הכתובת הקניון.

מחזיק או מפעיל של חנות המצויה בתוך קניון כאמור בתקנת משנה (א), לא יפעיל את החנות בדרך של פתיחתה לציבור, אלא בכפוף להוראות אלה: בכפוף להוראות תקנה 8 למעט פסקה (4) שבה, בכפוף לתקנה 9 שתיקרא בשינוי זה: במקום הגדרת "התפוסה המרבית המותרת" שבתקנת משנה (א) ייקרא: "התפוסה המרבית המותרת" כמפורט להלן, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם: במקום כאמור בתקנה 7(1) או 7(3) המצוי בתוך קניון מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם, בחנות שאינה כאמורה בפסקת משנה (א) מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ובכל מקרה לא פחות מארבעה אנשים, לעניין פסקה זו, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון,

שטחי תפעול וכיוצא בזה"; (ג) מחזיק או מפעיל של קניון כאמור בתקנת משנה (א), לא יפעיל את הקניון בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף להוראות אלה: בכפוף להוראות תקנה 8 שתיקרא בשינויים אלה בפסקה (4) שבה: פסקת משנה (א) לא תיקרא, בפסקת משנה (ב), המילים "ככל האפשר" לא ייקראו, בכפוף להוראות תקנה 9, שתיקרא בשינויים אלה בתקנת משנה (א) שבה: אחרי "יקבע ויפעיל מנגנון" ייקרא "דיגיטלי"; במקום ההגדרה "התפוסה המרבית "התפוסה המרבית המותרת" מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום, לעניין זה, "שטח המקום" יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון,

שטחי תפעול וכיוצא בזה."; אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים בשערי הקניון והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו, אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים." המחזיק או המפעיל של הקניון ינחה את עובדיו ואת העובדים בחנויות המצויות בשטח הקניון בנוגע להוראות תקנות אלה, מבלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של חנות כאמור בתקנת משנה (ב), מחזיק או מפעיל של קניון יפעל לעמידת החנויות שבתוך הקניון בהוראות החלות עליהן לפי תקנות אלה,

יביא לידיעתן את ההוראות האמורות ויוודא עמידתן בהוראות תקנת משנה (ב)(2) לעניין התפוסה המרבית המותרת, המחזיק או המפעיל של הקניון יעסיק סדרנים בהתאם להוראות אלה: מספר הסדרנים שנמצאים בקניון בכל עת בקניון ששטחו עד 10,000 מטרים רבועים 2 סדרנים, בקניון ששטחו בין 10,000 ל-25,000 מטרים רבועים 3 סדרנים, בקניון ששטחו מעל 25,000 מטרים רבועים 5 סדרנים, הסדרנים יידעו את השוהים במקום, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות הוראות לעניין איסור התקהלויות, חובת עטיית מסיכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית ובדבר התפוסה המרבית בקניון ובשטח החנויות, הסדרנים יערכו רישום של מספר ההפרות וסוג ההפרה, לצרכי בקרה, (ד)המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל למניעת התקהלויות בשטח הקניון, כולל בסמוך לכניסה לחנויות ובכניסה לקניון, ובכלל זה ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים,

הקניון יודיע באמצעות מערכת הכריזה,

לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע

אחרי התוספת השלישית יבוא: תוספות רביעית וחמישית

(2)פתח תקווה, (3)באר שבע, עזריאלי חיפה, איילון, ירושלים. השמות שהקראת עלו בהגרלה?

הם קבועים בתקנות עצמן.

אני רוצה לדעת על התהליך, מה הבעייתיות שיש בו, מה הכיוון הלאה, מה ההסתכלות העתידית. פיילוט אכן מעורר שאלות של שוויון. משרד המשפטים ליווה את התהליך הזה יחד עם משרד האוצר, המל"ל ומשרד הכלכלה. משרד הבריאות היה בתמונה, אבל הוא פחות היה קשור לבחירה של השיטה ושל הקניונים. המהלך של הפיילוט נועד להיטיב עם כל שוק הקניונים, גם עם קניונים שלא נכללים בפיילוט, כי אם הוא יצליח, הוא עשוי להביא לפתיחה של כל השוק. בפני הממשלה לא עמדה החלופה של פיילוט

כי הפתיחה של הקניונים אמורה הייתה להיות רק ב-R 0.8. החלופה הייתה בין לא לעשות כלום לבין לעשות פיילוט. לא נלקח כאן משהו שהיה קודם לכן בקניונים. צריך לזכור שמדובר בהסדר שהוא קצר טווח. 10 ימים זה לא איזה שהוא זיכיון ארוך טווח, זה הסדר קצר. יש לו אמנם משמעות כספית, אבל היא מוגבלת. האם כשהפיילוט מסתיים אחרי 10 הימים הוא אמור לגדול? יש תהליך של הדרגתיות בעניין הזה? יש איזו תכנית אב לעניין? הדבר הובא בפני רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. אחד העקרונות שהוא קבע מבחינת משרד המשפטים זה שהפיילוט מוגבל בזמן ואחריו יהיה צריך להחליט אם לסגור או לפתוח את כולם. האם האופציה היא לסגור את כולם או לפתוח את כולם? אני חושב שאם השאלה תהיה בעוד שלושה או ארבעה ימים לסגור או לפתוח, זה יהיה יותר לסגור מאשר לפתוח. השאלה אם יש משהו שמדבר על הרחבה. זה לא עמד על הפרק. זאת לא הצעה שהובאה בפנינו. מישהו מבין את המשמעות של לפתוח פיילוט ולסגור פיילוט? זו העמדה של רז נזרי. אם צריך עוד יום או יומיים, מבחינת רז נזרי זה לא מהווה בעיה. הארכה של הפיילוט כמו שהוא מעוררת קשיים, כי זה פוגע בשוויון. אם אני מבין נכון, הפיילוט הזה מיועד להיות עד יום ראשון הקרוב. מה יקרה ביום ראשון? מה המדדים להצלחה? זאת שאלה שצריך לשאול את משרד הבריאות. יש שתי דרכים שאפשר לחשוב עליהן כשחושבים על שוק הקניונים בהקשר של הפיילוט. דרך אחת היא שלכל קניון יש ערך שווה לקניון האחר, לפי החלק היחסי בשוק הקניונים. דרך אחרת היא לחשוב על התנועה של המבקרים. לתנועה של המבקרים יש חשיבות, כי זה מה שמעניין מבחינה בריאותית. קניון סנטר 1 בירושלים לא ילמד הרבה על מה שיקרה בשוק הקניונים, כי זה קניון קטן ומוגבל. קניון מלחה בירושלים,

כן יכול ללמד על הסיכון הבריאותי. השיטה שנבחרה היא שיטה טכנית. מהנתונים שקיבלנו ממשרד האוצר עולה ש- 66% מהפדיון בקניונים מעל 14,000 מטר רבוע נמצא בשתי הקבוצות הגדולות. הפדיון מצביע על תנועה של מבקרים. הדרך שנקבעה היא דרך אמצע שלקחה בחשבון

היקפי התנועה של המבקרים. החלק של הקבוצות הגדולות בתוך 15 הקניונים הוא 40% - שש מתוך 15. ההגדרה של קבוצות גדולות היא אבסולוטית? שתי הקבוצות שנבחרו לעומת האחרים זה דבר שכל אחד יכול להבין?

הייתה קבוצה שלישית

בתהליך, כי הבנו שהיא קבוצה לא מספיק גדולה. השיטה שנבחרה היא שיטה שלקחה בחשבון גם את התנועה של המבקרים. התוצאה הסופית, ואני שמח עליה, שבסוף לא היה הבדל בין שתי הקבוצות הגדולות לבין יתר הקניונים מבחינת הסיכוי להיכלל בפיילוט. בהגרלה היו 56 קניונים, כשמתוכם נבחרו תשעה. לשתי הקבוצות הגדולות היו 35 קניונים, כשמתוכם נבחרו שישה -16%. אם היינו מאחדים את שתי הקבוצות להגרלה אחת גדולה, היה סיכוי של 16.5% שהם ייבחרו. אתה אומר ש-56 ניגשו. כנראה שאלה שלא ניגשו חשבו שאין להם הרבה סיכוי. אני לא יודע. אם הינו עושים פול אחד של קניונים, הסיכוי היה קצת יותר נמוך מהסיכוי של ההגרלה 16.5% במקום 17%. בפעם הבאה תעשו הגרלה בין כולם, בלי קשר לקבוצות. יש שיטה שיכולה להיות יותר טובה מבחינת השוויון, יותר נקייה מבחינת השוויון, והשיטה אומרת את הדבר הבא: בוא ניקח את כל הקניונים, נחלק אותם לשלושה אזורים, ובתוך האזור נחלק לגדלים שונים. זאת שיטה שהיא בהחלט לגיטימית, היא עדיפה מבחינת השוויון. גם השיטה שמוצגת כאן עומדת בכללי השוויון, אבל יש לה שני מחירים. המחיר הראשון הוא הפיזור הגיאוגרפי. הממשלה עבדה מול ארגון שמייצג את שתי הקבוצות הגדולות, כך שנוצר פיזור גיאוגרפי שהוא פיזור מאוד סביר. מה שאתה מתאר זה בסדר, אבל זה לא מבחינת משפטית. אם אתה מדבר על הצד המשפטי, היה צריך לקחת את כולם בפול אחד ולעשות לפי אזורים.

לא תשיג את שוק הקניונים האמיתי. בשוק הקניונים האמיתי התנועה חשובה. הם הלכו על הגודל כפקטור. מי עשה את הבחירה בין הרשתות הגדולות? הם עשו. אנחנו צריכים לשאול את משרד הבריאות ואת משרד האוצר, מה הרעיון בפיילוט כזה מצומצם שהמוני ישראלים מתגודדים ומצטופפים. למה לא לפתוח את כל הקניונים בלי לאפשר בהם אוכל? גם עכשיו זה בלי אוכל. זה בכמות מצומצמת.

לאסור לאכול בקניון. פרופ' גרוטו, תן לנו

הרציונל של הפיילוט. מה שנאמר כאן על ידי משרד המשפטים זה שהפיילוט אמור להיות פיילוט, כאשר אחריו אנחנו אמורים להיכנס למשהו יותר רחב. אני אומר לכם מראש שאנחנו לא הולכים להאריך את

גם המספר של 10 אנשים הוא לא מספר שצריך להיעצר בו. את זה הם מתקנים עכשיו. אם לחנות ענקית יכניסו רק 10 אנשים, זה אומר שעדיין יישארו הרבה בשטח הציבורי. צריך לחשוב פר מטראז'. להבנתי, לבעלי הקניונים יש מדידות מאוד מדויקות של כל חנות, הם יודעים לבוא ולומר כמה אפשר לשים בכל חנות בפיזור הגיוני. האם אתם שוקלים את העניין הזה? הקניונים היו אמורים להיפתח לפי התכנית המקורית שלנו בשלב ג' של אסטרטגיית היציאה, וזה בתלות לקצב הדבקה של 500 חולים חדשים ביום ומקדם הדבקה קטן מאחד, לפחות 0.9, 0.8. למרות שלא הגענו לשם, חשבנו שצריך לאפשר פתיחה הדרגתית של דברים מסוימים, עם החמרה של התו הסגול. התו הסגול קבע כללים בריאותיים ואפידמיולוגים מאוד סבירים ונכונים, רק הבעיה הייתה הנושא של הציות של הציבור והאכיפה. כדי לאפשר לתהליך להתקיים, החלטנו לנסות פיילוט. בהתחלה לא ידעתי איזה יתרונות יכולים להיות לפיילוט, אבל ככל שתכננו את העסק הזה ככה הגענו למסקנה שיש בפיילוט מדדים שאפשר לבדוק אותם, שיש תיקונים שאנחנו יכולים לעשות על הדרך כדי לראות באיזו דרך להפעיל את הקניונים בלי שזה יעלה את רמת התחלואה. קשה מאוד למדוד רמת תחלואה בפתיחה של פיילוט, אבל כן אפשר למדוד עמידה בהנחיות, אם זה עטיית מסיכות, מניעת התקהלות. מה התכנית הלאה? אני מאמין גדול מאוד באכיפה עצמית על ידי בעלי העסקים, ולשם גם משרד הבריאות הולך. יש אכיפה עצמית על ידי הקניונים, אם זה הגברת סדרנים מטעמם, חדר בקרה, ויש גם אכיפה על ידי הרשות. גם המשטרה מעורבת. אפילו משרד הבריאות וצוות בקרה בין משרדי מפקח על כל התהליך, כולל מדדים מסודרים. אני חושב שזה ייתן לנו תמונה. החלטנו לעשות את הפיילוט כפיילוט קצר עד ה-6 בדצמבר. זה לא אומר שביום ראשון נפתח אוטומטית את כל הקניונים, או נסיר את הפיילוט. צריך יהיה לראות את מצב התחלואה. אם מצב התחלואה יהיה 2,000 חולים ביום, ברור שנתייחס לזה אחרת. מה שראינו בעקבות הפעלת הפיילוט ביום שישי זה פיזור לא הומוגני של אנשים - הרבה בחוץ, מעט בחנויות. אנחנו עובדים על תיקון התקנות כך שיתאפשר פיזור אחיד של כל האנשים, כך שאפשר יהיה להכניס לתוך החנויות יותר מ-10 אנשים. זה שאתם מבינים שצריך לאפשר לאנשים להיכנס לפי גודל החנות - מצוין. ברור שתהיה צפיפות כשיש מספר מועט של קניונים פתוחים. מה הבעיה לפתוח את כל הקניונים בלי מזון בכלל, גם ללא טייק אווי? אם זה בלי מזון, לא תהיה לאנשים שום סיבה להוריד את המסכה. אני מבינה שבעלי הקניונים אוכפים את ההנחיות על חנויות שמפרות אותן כי הם רוצים ששאר החנויות יישארו פתוחות, הם לא רוצים שבגלל בעל חנות אחת שמפרה את התו הסגול שאר החנויות יינזקו. בקניון יש את בעל הקניון שיכול לאכוף את ההנחיות בעצמו, שיכול לסגור חנויות.

מבחינה אפידמיולוגית, משקית וכלכלית הרבה יותר נכון לפתוח את כל הקניונים עם תו סגול, בלי אוכל. כבר היום הפיילוט הוא ללא מזון. אפשר לקנות בטייק אווי, אבל אסור לאכול בקניון. למה לא ללכת על פריסה ארצית רחבה? מה התכנית ליום ראשון? האם בישיבת הקבינט ביום חמישי תדברו על הרחבה כמו שאנחנו מצפים? מה הכיוון של הפיילוט? וגם להכין תכנית. הובהר לנו ממשרד המשפטים שכל ההסדר שנעשה עכשיו הוא הסדר שנכון לפיילוט מסוים, שאי אפשר להפוך פיילוט לקבוע. איתמר, גם להכין תכנית. הבנתי שאם תהיה עלייה במספר הנדבקים, אתם חוזרים בכם. צריך להכין תכנית מסודרת לעתיד, למקרה שירד מספר הנדבקים.

לשמור על רמת תחלואה כמה שיותר נמוכה, לכן חשבנו שלהתחיל עם פיילוט זה משהו שיכול גם ללמד את הדברים וגם לצמצם את הכמות של המפגשים. מה לעשות עם הלימוד הזה? יש כמה קניונים שנפתחו בכל אזור, לא רק אחד בכל אזור. הרחבנו את הפיילוט ל-15, שזה מספר שנראה לנו סביר. במידה והפיילוט הזה מצליח, נעשה דיון בקבינט, נציג את הדברים. אם אנחנו רואים שהפיילוט מצליח, אפשר יהיה להרחיב אותו, כמובן בכפוף לתחלואה.

תגיע לאיזו שהיא עצירה ולא תמשיך לעלות ולעלות, אפשר יהיה להמשיך להתקדם ולהחיל את זה על כל הקניונים. פרופ' גרוטו, הפיילוט הזה מעודד הדבקה, כי אנשים מצטופפים. יש כללים מאוד ברורים לכמה אנשים יכולים להיכנס. בכניסות לקניונים אין כללים. אם יש כללים, למה זה לא בפיזור יותר גדול? למרות כל הבלגן שהיה ביום שישי, בסופו של יום נכנסו לקניונים רק מחצית מכמות האנשים שהגיעו. מה קרה ביום ראשון? היה רגוע? היה רגוע מאוד. הפיילוט לא בוחן את רמת התחלואה בארץ, הפיילוט בוחן האם בתוך הקניונים האלה אפשר להשתלט על הכללים שאתם קובעים. אם בסוף השבוע הזה נראה שהאכיפה העצמית טובה, שהאחריות של הקניונים האלה,

משנה אם קטנים או גדולים,

מי שרוצה ללכת לקניון, ילך גם לקניון רחוק. לפחות תציג לנו תכנית שבאה ואומרת: אם שלב א' של הפיילוט עבר בהצלחה,

שבעה ימים קטן על הוועדה שלנו. אנחנו לא מתעקשים על

זה נראה רע מאוד. פרופ' גרוטו, כמו שאמרת, המדדים שלכם להצלחה של הפיילוט הם לא מבוססי תחלואה, כי קשה לכם לעקוב אחרי זה.

כל הדברים האלה מבוססים על דיווחים עצמיים של הקניונים. גם אם

ה"נוכל לראות"

אותי, אין לו שום הגדרה.

זה הדפוס שחוזר על עצמו - שום

אם נפתחים 15 קניונים מתוך 220,

למה לא מרחיבים את הניסיון הזה? פתחנו את זה בעיתוי בעייתי, אבל זו הייתה דרך טובה להציף את כל הבעיות.

אם זה חגים יהודיים, חגים נוצריים, חגים

העומס שזה יוצר הוא דבילי. אם תפתחו את כל הקניונים יהיה פחות עומס. אמות השקעות היא קבוצה גדולה, אחראית, אחת משלושת החברות הגדולות במשק בנדל"ן מניב. היא יודעת לעשות בקרה.

בעל עסק כזה שאיבד את הקליינטורה שלו לא יפתח יותר.

לא ראיתי שעשו פיילוט לתחבורה ציבורית. יש פה מהלך שאני לא רוצה לחשוב מאיפה הוא

מותר לכם ללכת לדיון בבג"ץ, זה בסדר גמור,

לבג"ץ. אני לא

לא נכון.

אבל המודל הזה הוא לא הגיוני ונכון, ועד יום חמישי צריך לעשות א',ב',ג'. אם נלך על הכל,

יכול להיות שמישהו ירים את האמברקס ויגיד: שמע, אנחנו רצינו

גם בתקנות רגילות שלא קשורות לקורונה

ואז

לממשלה שיותר לא נאשר להם.

מזל שהפריסה שיצאה בהגרלה יצאה קצת הגיונית,

אם אתם שואלים אותי, התביעה

מה שאני אומר זה שהפיילוט הזה חייב להתרחב. המצב תקוע, לכן נקלענו לאיזה שהוא פיילוט כזה. הפיילוט הוא פשרה. הוא נולד מזה שביבי אמר לפני יותר משבועיים שננסה קניון אחד, אולי שניים,

שצריך שיהיו לפחות שלושה.

אנחנו אחרי עשרות ישיבות ושיחות.

כשלמתווה הזה יש יתרונות ויש חסרונות. כולכם ראיתם מה קרה ביום שישי. ביום ראשון

היום זה נראה מצוין. המטרה כרגע היא לראות שהפיילוט הזה עובד. אנחנו מנסחים כרגע

צריך לפרוס את זה באופן כללי על כולם. הגישה של הממשלה משקפת חוסר הבנה של המציאות

ברוב הישובים, בטח בפריפריה

אין דרך אחרת לעשות את זה. הלוואי והיו חנויות רחוב קטנות וכל אחד היה יורד וקונה, אבל זאת לא המציאות עבור רוב אזרחי ישראל. אם לא היו פותחים את הביג בכרמיאל לא היה איפה לקנות בכרמיאל. הישובים הערביים מהסביבה באים לשם כדי לקנות, כי אין אצלם חנויות רחוב. כך זה גם בהרבה מאוד ישובים אחרים. אני מבין את השיקולים

אפשר, השתמשנו כבר בכלי הזה. אני חושב שצריך ללכת על עלייה גבוהה בקטנים/בינוניים, ועל עלייה מתונה יותר בגדולים. מה שחשוב זה שתהיה פריסה מבחינה גיאוגרפית כדי שאנשים לא יצטרכו לנסוע מרחק גדול ולהצטופף

ובשבוע שעבר הוחלט לנסות לעשות פיילוט ניסיוני לגבי הקניונים. אנחנו מבינים שעיקר

האם יש תכנית מסודרת למה קורה כאשר רוצים להרחיב? הקניונים ממלאים מידי יום דוח של משרד הכלכלה.

קבענו שההתקהלות המותרת בתוך קניון היא בן אדם לשבעה מטר מרובע, או עד 10 אנשים בחנות. זה לא מדד להצלחה. אני לא מצליחה להבין מה למספר האנשים ולמדדים שנדרשים בימי קורונה.

אנחנו בודקים חנויות שעומדות במדדים האלה, סופרים אותן. אם יש צורך, אפילו הקניון יודע לסגור אותן. אנחנו רוצים לדעת שהקניון מחליף אוויר לפחות שלוש פעמים ביום, ככל שהוא נדרש. זה גם חלק מהמדדים של הפיילוט. בקיצור, יש מדדים שונים ורבים של הפיילוט הזה. הם מגישים אותו, הם מודדים אותו לאורך כל

ביום חמישי בערב נקבע דיון גדול עם משרד הבריאות. כולנו נהיה בו ונחליט איך הפיילוט מתרחש בשבוע האחרון, איך הוא מתנהל, והאם הוא עומד במדדי ההצלחה או מדובר בכישלון. אין לי שום סיבה להניח שיהיה פה כישלון. יש רצון עז של הקניונים, ובצדק רב, להצליח. הם עומדים

כל הסיפור של רמזור ודיפרנציאציה לא נמצא פה על סדר היום.

הוא אמור להיות שונה מעיר ירוקה. אין שום הבחנה בין מצב התחלואה לבין פתיחה.

שום קניון בעיר אדומה לא נפתח. אני לא מדבר רק על עיר אדומה. האם יש הבדל בין קניונים בעיר צהובה לקניונים

אם יהיה קניון פתוח בתוך עיר שהופכת להיות אדומה, הוא

למה פתאום? למה לא להיערך?

וזה אמור להיות על כל נושא,

אני חושב שפיילוט שונה לגמרי מכל תקנה אחרת, רוחבית או לא רוחבית. זה משהו מאוד ממוקד. רצינו לבדוק את נושא הקניונים, כי בקניונים יש מאות אלפים של מבקרים

אני, בשונה מיושב-ראש הוועדה,

הייתי שם גבולות לממשלה. אי אפשר לנהל מדינה בצורה רוחבית בגלל קבוצות לחץ, לא משנה מאיזה סוג הן.

אתם מתקינים עכשיו תקנות שיאפשרו לפתוח את השווקים שכבר פתוחים. מדובר פה

אנחנו עושים באמת את הכי טוב שאפשר. דווקא על הממשלה אני לא סומכת. החטא הקדמון הוא בפיילוט.

אבל הוא תולדה של חטא היוהרה של משרד הבריאות. עם כל הביקורת שיש לנו, אנחנו מכבדים את משרד הבריאות. זאת דעתי,

פונקציית המטרה היא למנוע

איך מונעים תחלואה?

איך מונעים התקהלות?

בעיר הקניונים ראשון לציון,

קניון איילון וקניון פתח

הם בחרו בעצמם את הקניונים שלהם,

בלעדינו לא היה שום פיילוט.

ואת עזריאלי כמי שאחראים לפיילוט הזה. אנחנו דחפנו את זה במשך חודש

הדוגמה הכי טובה זה קניון קריית אונו של אמות, שהמתחרה החזק ביותר שלו זה הקניון הגדול בפתח תקווה. הקניון הגדול בפתח תקווה נפתח באופן אוטומטי לפי המתווה בגלל שנתנו למליסרון את הזכות לבחור בקניון

אתם רוצים מעל 20,000 מטר רבוע?

פדיון? לפי מספר אנשים? יכולים להיות כל מיני מדדים. מדוע התקנות האלו לא הולכות לפי איך שעושים בדרך כלל בחקיקה ראשית, לפי קריטריונים אובייקטיביים שפועלים

אני מזכירה לכם שמשרד הבריאות הביאו עכשיו תנאים נוספים שהם חושבים שצריך לקיים אותם כאשר פותחים קניונים. לפני שעושים את הפתיחה הזאת,

בזה.

לקבל ממנה איזה שהן תובנות לגבי שאר הקבוצות. איך עושים את זה? קודם

במקרה שבו אני בוחנת את שתי הקבוצות

אינדיקציה טובה לגבי איך יפעלו שאר הקניונים באותה קבוצה. היה לנו ברור שחייבים שתהיה לנו נציגות של הקניונים מהקבוצה הזאת. זה לא אומר שמה שהם בחרו הם קיבלו. ביקשנו מהם לעשות את זה

לגבי זה אנחנו מקבלים דיווח. בסוף השבוע הזה נוכל לדעת מה קורה הלאה. אין פה כוונה, בטח לא מלכתחילה, להאריך את הפיילוט. יכול להיות שתעלה איזו שהיא בעיה ונחשוב שאנחנו צריכים להאריך אותו. כרגע אין כוונה לאפשר לקניונים האלה לקבל איזו שהיא יכולת פתיחה לתקופה בלתי

ראשון הוא הגג שלו מבחינתי ולאחר מכן מתקדמים. אולי ההתקדמות תהיה של צעד גדול מאוד, אולי ההתקדמות תהיה של צעד בינוני מאוד, אבל ודאי לא להישאר באותו מצב, וגם לא להוסיף חנות או שתיים בשביל לרצות

הכלל לדעתנו הוא שצריך לסיים את הפיילוט ביום ראשון ולהביא לקבינט את מסקנות הפיילוט. יש מדדים מאוד מאוד מדויקים שקבענו בממשלה לעמידה, כולם פרמטרים שנוגעים

כשהקבינט החליט שהוא מעדיף שאזור מסוים ייפתח, או שהפיזור יהיה אחר, הם שינו את זה בהתאם להעדפות של הממשלה. זה לא מה שהם רצו הם קיבלו. מלכתחילה הבחירה שלהם הייתה בהתאם לקריטריון שהציבה הממשלה, כשאחר כך גם היו שינויים. בחירה חופשית לפי מה שהם רצו לא הייתה. משרד

יש שתי אפשרויות שאפשר לחשוב עליהן: האפשרות שמוצעת בפניכם, והאפשרות של איזו שהיא הגרלה שכולם ישתתפו בה. החיסרון של האפשרות של הגרלה בין כל

אם לא היה הפיזור הגיאוגרפי, היינו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו רק

זה גם היה שיקול שנלקח בחשבון. יש כמה דרכים לבצע את הבחירה של הקניונים, ויש מתחם של סבירות.

בקטנים, אם יש תקופות שאתה צריך למדוד כדי לא לעבור הנחיות בטיחות, יושב בן אדם - - אני מעריך שלכל ה-34 הגדולים יש את המערכות האלו. גם בקטנים יש לנו אותן. לא כל הקניונים שלנו הם

אני מבקש שיינתן איזה שהוא מענה למקומות שאין בהם כלום. קחו את המפה של הארץ,

תעשו את זה בשיתוף פעולה עם כולם עם הגדולים,

אני חושבת שהדיון הזה ממש חשוב, בהתחשב במה שראינו בסופ"ש האחרון. גם אני הייתי בעד הפיילוט,

היו לנו לא מעט שיחות. רצינו לפתוח את הקניונים, אבל כשפתחנו את הקניונים ראינו את התורים

אם יהיה סגר שלישי, אוי ואבוי מה שיהיה כאן.

צריך להיות פה עם שום שכל,

על מנת שלא נגיע לנתוני תחלואה גבוהים מצד אחד, ומצד שני,

אז אולי כדאי שנחכה עם ההצבעה. אנחנו נחכה עם ההצבעה. אולי נעשה אותה במהלך המליאה, אם נקבל אישור מהיושב-ראש, ואם לא, אז אולי מיד אחרי המליאה. אנחנו נאשר היום את התקנות,

לא לכל חנות קטנה זה נוח לעשות את מדידת החום. לגבי עסקים שיש להם תנאים שמיועדים רק להם, זה בהחלט סביר לחייב אותם במדידת חום, ולכן

לגבי עסקים שהם קטנים יותר רצינו שזה יישאר וולונטרי,

יפעלו בהתאם להוראות אלה: על אף האמור בתקנה 22, המחזיק או המפעיל של השוק יגיש הצהרה לפי תקנה 8(1); המחזיק או המפעיל של השוק ינחה את עובדיו ואת בעלי הדוכנים בשוק והעובדים בהם בנוגע להוראות תקנות

שמירת מרחק,

הסדרנים יערכו רישום של מספר ההפרות וסוג ההפרה, לצרכי בקרה,

לרבות ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח

וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה,

המחזיק או המפעיל של השוק יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה

וככל האפשר יפעיל גם מנגנון ויסות דיגיטלי, בפסקה זו - "מנגנון ויסות דיגיטלי" אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים בשערי השוק והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים,

(ב)מחזיק או מפעיל של מוזיאון כאמור בתקנת משנה (א), לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור,

ו-9 ולהוראות המפורטות להלן: הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש,

(ז) (ט)

סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא יעלה על 10 אנשים ובתיאום מראש, תנועת המבקרים במוזיאון תהיה, ככל האפשר, בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד, במוזיאון שבו מצויים מוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של המוזיאון יציב סדרן בסמוך לכל מוצג פעיל, שיסב את תשומת לבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק ואיסור התקהלות ויחטא את המוצג לאחר כל משתמש." מעבר לשלושת המוזיאונים שנשמח לשמוע, עולה פה שאלה לגבי הסמכה. השאלה הזאת עולה לגבי שני דברים: גם לגבי החובה לחייב קניונים ומוזיאונים בסדרנים, ועוד יותר מכך - הטלת חובה על המוזיאונים שהגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש. היינו שמחים לשמוע איפה אתם רואים את ההסמכה לשתי הדרישות האלו. אם גורמים עושים את זה כעניין וולונטרי, זאת זכותם, אבל מה ההסמכה מבחינתכם לשתי הדרישות האלו? מבחינת הדרישה להזמנה מראש במוזיאונים, קיימנו התייעצות. סעיף ההסמכה נראה לנו 8(א)(4) הגבלות על מספר השוהים במקום. השימוש בהוראה הזאת נעשה בעבר במספרות ובמוסדות תרבות. מוסדות תרבות זה לא בפנינו כרגע. הנושא של מספרות הוא קצת שונה, כי מספרות או שירותים של אחד לאחד הם דברים שלפי טבעם נעשים בהזמנה מראש. אין הבדל לצורך העניין הזה בין מוזיאון לקניון, בשניהם אתה יכול לבוא ולהיכנס, זה לא שאתה חייב להזמין מראש. זה שונה ממספרה. הזמנה מראש לא חייבת להיות יומיים מראש. בכל מקום שאתה רוכש כרטיס יש איזו שהיא הזמנה של מקום מראש, בניגוד לחנויות שבהן אתה לא רוכש כרטיס. המוזיאונים כולם הם עם כרטיס? יש כאלה שיש אליהם כניסה חופשית. בדרך כלל אתה משלם בכניסה ונכנס. האם המוזיאונים האלה זה כניסה רק לבעלי כרטיס, לא משנה אם רוכשים את הכרטיס, מקבלים אותו וכו'? כתבנו "תיאום מראש". ביקשתם תיאום מראש, או שככה הם עובדים תמיד? מההיכרות שלי רובם עובדים ככה. אני חושבת שגם הסעיף ששי הפנה אליו נותן את ההסמכה. אם 8(א)(4) חל, אז הוא גם חל על קניונים באותה מידה. בקניונים הם התחייבו על מערכת, תתקנו אם אני טועה, של ויסות, שיש בזה היגיון, כי אתה לא רוצה שייכנסו 50,000 אנשים לתוך המבנה. במוזיאונים אין לך מערכות כאלו. זה אותו דבר. איך הם יעשו את הוויסות? יש להם אפליקציות? הוויסות יכול להגיע דרך הזמנה. גם פה יש להם ויסות.

יש להם פה, בנייר. גם במציאות יש למוזיאונים ויסות. איך יש להם ויסות? לפעמים אפילו יותר מקניון, כי כשאתה נכנס אתה עובר איזו שהיא גלגלת כזאת. אני חושב שלמוזיאונים יש תמונה מאוד טובה של מי נכנס ומי יוצא. אני לא בטוח. לכן גם כתבנו שהרישום הממוחשב הוא ככל האפשר. בקניון בלי רישום ממוחשב מאוד קשה לווסת את המספר. הוויסות לא עוזר לך לא לבוא. הם באים ועומדים בתור. אני מעדיף שלמקומות כאלה יבואו עם הזמנה. זה יכול להיות גם טלפוני. השאלה אם יש הסמכה לדבר הזה. אם אתם מתבססים על 8(א)(4), אז לפי 8(א)(4) אתה יכול לדרוש הזמנה מראש גם בקניון. 8(א)(4) לא אומר "לפי טבעו", הוא לא מדבר לגבי התשלום בכניסה. תעשו את שיעורי הבית האלה. אנחנו צריכים לבדוק את שאלת הסבירות, אבל זאת הסמכות

מבקש שתבדקו את ההערות של גור, היועץ המשפטי. אני מבקש שתעשו את מבחן הסבירות עם המבחן המשפטי של זה, האם זה מחייב או לא מחייב, ואם צריך לתקן, תתקנו. מה לגבי הסדרנים? הסמכות לגבי הסדרנים נובעת מהסמכות למנות אחראי ממונה קורונה. מה לגבי שלושת המוזיאונים? נבחרו שלושה זוכים: מוזיאון המזגגה בקיבוץ נחשולים, מוזיאון נחום גוטמן לאמנות בתל-אביב ומוזיאון

יצא שיש מוזיאון אחד בדרום, אחד בצפון, ואחד במרכז, בתל-אביב. אנחנו מקווים שהם יפתחו ביום-יומיים הקרובים. אני נועל את הישיבה, מפסיק אותה, ואנחנו נודיע מתי תהיה הצבעה. מנהל הוועדה, תעמוד בקשר מול אנשי משרד הבריאות, מול אנשי משרד המשפטים. אחרי שיעבור המשאל הטלפוני לגבי המטרים בתוך החנויות נעשה הצבעה. אנחנו ניפגש, כנראה, מיד אחרי ההחלטה שתהיה בעניין הזה. אני מאוד מאוד מקווה שלא נקבל שכפול גנטי של היום.

פה עבירה לגבי קניון שלא מפעיל מנגנון לוויסות, אבל אין כזאת עבירה לגבי שוק שלא מפעיל מנגנון לוויסות,

בשוק, ברוב המוחלט של המקרים, זה לא מפעיל פרטי, זו הרשות המקומית, שהיא גם הגורם המפקח, גם הגורם שממנה סדרנים. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:10.